שלום מכובדיי כולם, שלום ליו"ר הכנסת, ח"כ מיקי לוי שנמצא איתנו, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מר מתניהו אנגלמן, הגברת ד"ר עו"ד אסתר בן חיים, מנהלת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. אנחנו פותחים את הדיון המיוחד לרגל הגשת דו"ח נציב תלונות הציבור מס' 48 לשנת 2021. באופן סדיר ותקין הגשת הדו"ח הייתה אמורה להתבצע בוועדה לביקורת המדינה, למצער, זו פעם שניה שיו"ר הכנסת ואני כיו"ר הוועדה לפניות הציבור מקבלים את הדו"ח הזה, מכיוון שהוועדה לביקורת המדינה לא פעלה במהלך הכנסת ה-24. עד אתמול עוד קראנו לאיוש הוועדות, כרגע כנראה שאנחנו כבר בתרחיש אחר ומקווים שנוכל להמשיך ולשרת נאמנה את מדינת ישראל, החברה בישראל ואזרחי ישראל. תודה אדוני היו"ר שאתה נמצא כאן. בבקשה זכות הדיבור שלך. תודה רבה לך אדוני מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן. אני רוצה להקדים ולהגיד שישבנו כמה דקות כרגיל אצלי במשרד ודנו בדו"ח הזה, קצת פירטנו אותו, כי יש לזה חשיבות. אני אוסיף כמה מילים לאחר מכן. מנכ"ל המשרד ישי וקנין, מנהלת הנציבות ד"ר עו"ד אסתר בן חיים, המשנה למנהלת הנציבות עו"ד רונית זנדברג, ראשת מטה מבקר המדינה אהובה נבו, גבירתי יו"ר הוועדה ח"כ רון בן משה. מכובדיי כולם, ברוכים הבאים. אמרה יעל משהו בנושא הוועדות, ועדת הכנסת שבהיעדר ועדת הכנסת זה מתגלגל, חלק מהדו"חות אינם מטופלים, וזה נכון, למצער זה המצב שהיה בשנה האחרונה. בחודשיים-שלושה האחרונים מצאתי פתרון חלקי וניסיתי לנתב את הדו"חות מכלל המגזרים, לא רק בנושאים האלה, לוועדות הכנסת השונות, כאשר הטלתי על יו"ר ועדות הכנסת כדי לבוא ולטפל בדו"חות עצמם. כי כאשר דו"חות מונחים על שולחננו ואנו לא מטפלים בהם, אין תכלית לאותן ביקורות שהשקיעו ימים לילות, שעות של עבודה, עם תוצרים בלתי רגילים, וזה חבל. האשמה היא עלינו ואני מצר על כך. דיברתי גם עם מבקר המדינה שלא חשוב מה יקרה פה בסיבוב הבא, חשוב שהדו"חות האלה יגיעו לאותן ועדות, יגיעו לוועדת הכנסת כדי לטפל בהם, אחרת הם יישארו על המדף, ולא זו כוונתנו. לפני כ-50 שנים הקים המחוקק הישראלי את נציבות תלונות הציבור. הנציבות מהווה כתובת לכל האזרחים, בפניה הם יכולים להתלונן נגד עוולות מצד מערכות ציבוריות, ומערכות ציבוריות גדולות הן giant, הן מפחידות את האזרח הקטן. הן מטילות אימה. איך הוא יכול לבוא ולהתמודד כי הן חזקות מאוד, וזה בהחלט לא פשוט היום להילחם נגד ארגונים ציבוריים גדולים ללא סיוע מן הצד, זה לבטח לא היה פשוט אז וגם לא פשוט היום. במיוחד למי שחיו בשכונות עוני, למי שעלו לישראל ושוכנו במעברה ולמי שעברית לא הייתה שפת אימם. הקמת הנציבות היא מהצעדים החשובים ביותר שעשתה הכנסת עבור האזרח הקטן, מהצעדים שהעצימו את כוחו של כל אזרח ובהחלט את הדמוקרטיה הישראלית. הנציבות פרוסה לאורכה ולרוחבה של המדינה ומקדישה מאמצים רבים כדי להקל על האזרח להתלונן בפניה, וטוב שכך. יותר מ-19,000 תלונות מתקבלות בנציבות מדי שנה. בכל אחת מהן מטפלים עובדי הנציבות במסירות, מקצועיות,

ומתוך תחושת שליחות. בתפקידיי הקודמים נתקלתי גם בחושפי שחיתות שהיו צריכים את ההגנה של משרד מבקר המדינה, גם מתלוננים על השירות הציבורי, גם מתלוננים באשר הם, ועצם הקמת הנציבות והכתובת שהיא מהווה, חשובה בעיני מאוד. מכובדיי כולם, אני גאה לראות נציבות עצמאית, חזקה, מקצועית שמגינה על זכויות הפרט. נציבות המוערכת בכל העולם והמבטאת את עוצמתה הדמוקרטית של מדינת ישראל. אדוני, מבקר המדינה וח"כ יעל רון בן משה, זה לא היה יכול להתקיים במדינה שהיא איננה מדינה דמוקרטית, ואני מברך על כך שאנחנו מדינה דמוקרטית ונציבות חזקה מוערכת בכל העולם שמבטאת את העוצמה הזו. בשמי, בשם הכנסת, בשם כל אזרחי מדינת ישראל, אני מודה לכם על עבודת הקודש. תודה רבה. תבורכו. פשוט תבורכו. זו כתובת. דיברנו על אובמבודסמנים. בכלל מדינת ישראל מסתבר שיש כמה אלפים. אני מברך על כך. אני לא יודע מה יקרה בשטח הפוליטי והלוואי והיינו יכולים לצפות פני עתיד, אבל ביקשתי בשנה הבאה ואני אסייע ככל יכולתי כדי שהדו"חות האלה יישארו על המדפים במשרדים, לנצל את היום הזה. הכנסת היא כנסת מספיק חזקה שיכולה לארח באודיטוריום סדר גודל של 300 איש, לקחת את השכבה, לא רוצה להגיד איזה, כי אז יגידו 'אמרת עליונה', 'אמרת זו שחשובה', אתם תחליטו את מי להזמין, וכל שנה אפשר להזמין אנשים אחרים, כדי לתת איזו שהיא עוצמה למגזר הזה של קבלת התלונות, כדי שזה לא יישאר בודד בשטח וזה יזכה לטיפול. אני מודע לכך שצריך לתת לנושא הזה עוצמה אישית בהחלט. לא פעם אותם חושפי שחיתות, אותם מקבלי תלונות, אומבודסמנים לסוגיהם, לא מרגישים בטוחים בתוך המשרדים שלהם עצמם, המנהלים האחרים רואים בהם מן סוג של אויבים ולא כך הוא. כדי לבנות חברה בריאה יותר צריך אותם בהחלט ואנחנו חייבים להיות חשופים לביקורת הזו. אני מברך את כל מי שנמצא כאן, תודה רבה על העשייה. ואני אומר מכל הלב וכשאני אומר אצלי מכל הלב יש לזה תרתי משמע. תודה רבה לכם, תבורכו ובהצלחה. תודה רבה אדוני היו"ר. ננצל את שהותך עוד איתנו כאן ורגע לפני העברת זכות הדיבור למבקר המדינה אני רוצה לשתף אותך שבפתחו של היום החגיגי הזה ששם במרכז סדר היום של הכנסת את נציבי תלונות הציבור ופניות הציבור, קיימנו פה באולם הזה דיון עם ממוני פניות ציבור, נציבי תלונות ציבור בגופים ממשלתיים וארגונים ציבוריים שונים, ד"ר בן חיים גם כיבדה אותנו בנוכחותה והשתתפה, וברצוני לשים זרקור על נקודה אחת שעלתה ואני חושבת שהיא תמרור אזהרה שאתה מכיר גם מתפקידך הנוכחי וגם מתפקידים קודמים שביצעת, הנושא של השיח הציבורי התוקפני הגזעני ולעתים האלים, כולל אלים בצורה פיזית, שחווים עובדי ציבור שונים ובהם גם אנשים שעוסקים בפניות ציבור ותלונות ציבור. גם בישיבה הקודמת ואני בטוחה שגם בישיבה הזו אנחנו נוקיע כל התנהגות כזו, אנחנו מגנים כל התנהגות כזו ואני יודעת שגם אתה וגם חברי כנסת נוספים מקדמים חקיקה משמעותית בנושא הזה, כאמור, מרגע שאנחנו יוצאים למערכת בחירות, אחד המחירים שלה זה שכל חקיקה נעצרת וצר לי על כך, אבל אני בטוחה שכל אחד מאיתנו בתקופה הקרובה ובכל תפקיד שיהיה בהמשך נמשיך לפעול להורדת האלימות והתוקפנות בחברה הישראלית בכלל ומול עובדי ציבור, כולל אנשים שעוסקים בפניות ציבור, בתלונות ציבור באופן פרטני. היה לי חשוב לציין את הנקודה הזו שהיא מאוד משמעותית. בבקשה אדוני מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מר מתניהו אנגלמן. יו"ר הכנסת, ח"כ מיקי לוי, יו"ר הוועדה לפניות הציבור ח"כ יעל רון בן משה, ח"כ הנכבדת, מכובדיי כולם, נציבי תלונות ציבור ונציבות תלונות ציבור וכל אלה שעוסקים במלאכה, אני רוצה קודם כל להודות ליו"ר הכנסת וגם ליו"ר הוועדה. היוזמה הזאת לארח אותנו ביום הזה ולהביע הוקרה לכלל העוסקים בבירור תלונות לא מובנת מאליה, היא מצטרפת, אני חייב להגיד, ליוזמה שלנו במשרד מבקר המדינה ולהוקרה של פרלמנטים גדולים בעולם רואים לנכון לציין את היום, יום מסוים, ביום הגשת הדו"ח לטובת כל העוסקים במלאכה, וזו מלאכת קודש. נציבות תלונות הציבור מטפלת מדי שנה באלפי תלונות של מי שמוגדר, ברשותך אדוני היו"ר, בטעות "האזרח הקטן" כי האמת היא שכל אחד ואחד הוא אזרח גדול. כל אחד ואחת מאזרחי ישראל הם חשובים וחובת רשויות המדינה לספק להם שירותים על הצד הטוב ביותר. זו לא טובה, זו חובה. ועוד אציין שהמחוקק גם השכיל פה מהבחינה הזאת לא רק לתת את השירות לאזרחי ישראל, אלא כיאה למדינה דמוקרטית ומתקדמת, נציבות תלונות הציבור פתוחה לכל פונה, גם אם הוא אינו אזרח, וכך לאחרונה עסקנו למשל במהגרים מאוקראינה ופליטים שהתלוננו וטיפלנו בהם. עם כניסתי לתפקיד הצבתי יעד להגדלת מספר התלונות שיטופלו על ידינו ואכן מספר התלונות שהגיעו לנציבות ומשרד מבקר המדינה גדל בין השנים 2019-2022 מכ-15,000 תלונות לכ-20,000 תלונות ועימן הפעילות האינטנסיבית של עובדי הנציבות המסורים. ודגש נוסף שחשוב לנו מאוד הוא בעצם להוות מה שאנחנו קוראים, קול לחסרי הקול. מיקוד ויישוג ו-reaching out ויציאה החוצה מתוך המשרדים שלנו כדי לאתר את האוכלוסיות שקולם לא תמיד נשמע בחברה, כדי שידעו שאנחנו יכולים להוות להם בית. ברשותכם, אני בוחר להתמקד באחד הנושאים המטרידים ביותר את אזרחי ישראל בעת הזו, והיא סוגיית התורים הבלתי נגמרים. בין היתר ברשות האוכלוסין, בנמל התעופה בן גוריון ועוד ועוד. כך אציין ששיעור התלונות המוצדקות על רשות האוכלוסין נמצא בשנה החולפת גבוה במיוחד. ואפרט בדבר אחד המקרים שהגיעו לטיפולנו. אזרחית ישראלית ניסתה לקבוע תור להנפקת דרכון לשתי בנותיה, היא הצליחה לקבוע תור לאחת מהן, אולם לא נמצא תור נוסף באותו מועד לבת השניה ולכן היא נאלצה לקבוע תור לבת השניה במועד אחר. מיותר לציין את הבירוקרטיה המיותרת שמשפחה זו נדרשה לחוות ללא כל סיבה. בעקבות פניית הנציבות לרשות האוכלוסין איפשרה הרשות קביעת תור לשתי בנותיה של המתלוננת באותו מועד. זו דוגמה למקרה שלא היה צריך להיות. עם קצת רצון טוב ושכל ישר אפשר לפתור בעיות רבות. ואם אני חוזר לסוגיית התורים, סוגיית התורים המתמשכים אינה גזרה מן השמיים. לא במשרד הפנים, לא בנמל תעופה בן גוריון ולא בכל מקום ציבורי אחר. הגופים הממשלתיים חייבים להתנהל כנותני שירות בשוק תחרותי ולשפר את היחס והשירות שהם נותנים. דרך אגב, נציג זאת בהמשך, הנתח הגדול ביותר של תלונות שאנחנו מקבלים נוגע פשוט לשירות לציבור. אנו בביקורת המדינה ובנציבות תלונות הציבור נמשיך לעמוד לרשות כלל הפונים והמתלוננים וניתן לכך דגש בבדיקותינו בתקופה הקרובה. אני מודה לך אדוני היו"ר על שאתה מכבד אותנו, וגבירתי יו"ר הוועדה על תשומת הלב לנושא הזה, ומאחל לכולנו המשך עשייה ברוכה וטיפול בכל אחד ואחת מהמתלוננים בדרך הראויה להם.

תודה רבה אדוני המבקר. אני מודה ליו"ר הכנסת שכיבד אותנו בנוכחותו וצריך עכשיו להמשיך בסדר יומו העמוס. תודה רבה. תודה רבה ובהצלחה לכולנו. תודה לכם. תודה פעם נוספת אדוני המבקר. רגע לפני שאעביר את זכות הדיבור לד"ר אסתר בן חיים, רשות הדיבור לח"כ טטיאנה מזרסקי. תודה רבה. רק רציתי להודות לכם, למבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן ולד"ר אסתי בן חיים, תודה רבה שהגעתם. מאוד חשוב ללמוד מהדו"ח שלכם מה אפשר לשפר, איך אפשר לשפר את השירות שמקבל אזרח במדינת ישראל. תבורכו ותודה לגבירתי החברה שלי, ח"כ יעל רון בן משה. תודה על העשייה הברוכה ויישר כוח. תודה רבה גם על הדברים וגם על ההשתתפות בוועדה לפניות הציבור ובדיונים שנוגעים בנושאים שהכי מעסיקים את הציבור. בבקשה גבירתי ד"ר עו"ד אסתר בן חיים. תודה רבה. אני אשמח שיעלו את המצגת שלי בבקשה. אנחנו יורדים משידור לבקשת משרד מבקר המדינה ומעלים את המצגת. לפני שאפתח בתיאור הנתונים שכפי שהבטחתי לכם באמת הולכים להיות מעניינים, אני אומר קודם כל תודה רבה לך חברת הכנסת בן משה, גם כמובן ליו"ר הכנסת שבאמת חשבתם על החשיבות של היום הזה,